בוקר טוב, אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה.

י"ב בטבת התשפ"א תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות). אנחנו לא פותחים את הנושא, כי אתמול כבר מיצינו הרבה שעות של דיון. אנחנו גם לא נפתח את הסעיפים, בגלל שאתמול נתתי זמן בלי סוף. עד שאתמול לא אמרו כולם שאין להם מה לדבר לא סיימנו את הדיון. יושב-ראש הקואליציה, בכבוד. הגעתי לכאן, משום שיש לנו הצבעה על התקנות שקשורות לסגר. אני רוצה להבין מדוע האופוזיציה, או מי שמרכז אותה, מקבלת החלטה היום להצביע נגדן. האם אתם סבורים שלא צריך לעשות סגר? האם אתם חושבים שאנחנו צריכים להמשיך לתת לתחלואה לעלות ולגדול? אם יש לכם הערות כלשהן, בואו ננהל דיון עליהן. אם אתם באים באופן שרירותי להצביע נגד עמדת הממשלה על אף שהיא צודקת והיא נכונה, על אף שכולנו יודעים שסגר זה הדבר המתבקש, יכול להיות שאנחנו מבזבזים את זמננו. אני אשמח להבין מה הטיעונים המקצועיים והעניינים שלכם לכך שאתם מתנגדים להצביע בעד, או לפחות להימנע. כנראה שיש פה איזה בלבול של יושב-ראש הקואליציה. אם אנשי הקואליציה היו פה אתמול, הם היו מבינים את כל הטיעונים שהיו פה אתמול. יואב, אתה מצביע נגד הסגר היום? ההצבעה הייתה צריכה להיות אתמול, לכן בואו נעבור להצבעה. למה אתה חושש להביע את עמדתך? אתה מסתיר אותה מהציבור? האם אתם הולכים להצביע נגד הסגר? אתה לא יודע מה אני הולך להצביע? אם אתה נגד סגר, תגיד שאתה נגד סגר, זה בסדר. עלו אתמול שאלות יסוד לגבי ההצדקה לסגר הרוחבי הזה. נשאלו פה שאלות יסוד שלא קיבלנו עליהן תשובה

עיר שמוגדרת ירוקה צריכה להיכנס לסגר רוחבי. משרד הבריאות נתן תשובה. הוא לא נתן תשובות.

לא שאין לא מספקות, פשוט לא ניתנו תשובות. הגיעו חוות דעת שלא קיבלנו עליהן תשובה. לא קיבלנו תשובה למה מקום ירוק צריך להיות סגור או